הישיבה העשרים-וארבע של הכנסת העשרים-וארבע יום רביעי, כ"ב בסיוון התשפ"א (2 ביוני 2021) ירושלים, הכנסת,

לבחירת נשיא המדינה 3 היו"ר יריב לוין:

אמילי חיה מואטי ויואל רזבוזוב. חבר הכנסת דוד ביטן יכהן כיושב-ראש ועדת הקלפי. לצד חברי הוועדה תשמש היועצת המשפטית של הכנסת עו"ד שגית אפיק. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הקלפי, חבר הכנסת דוד ביטן, לגשת אל מזכירת הכנסת ולקבל את הקלפי. בבקשה.

בתוך תא ההצבעה הונחו פתקי ההצבעה עם שמות המועמדים וכן פתקים לבנים. לפני שניגש להצבעה אפרט בפניכם את נוהל ההצבעה.

חברת הכנסת מאי גולן, חבר הכנסת פטין מולא, נא לשבת. חברת הכנסת שטרית, נא לשבת. בבקשה לשבת. חבר הכנסת ביטן, חבר הכנסת מיקי זוהר, בבקשה לשבת. תודה.

כאמור, אלה נוהלי ההצבעה: סעיף 7 לחוק-יסוד: נשיא המדינה קובע: בחירת נשיא המדינה תהיה בהצבעה חשאית. חברי הכנסת יוזמנו להצביע לפי סדר שם משפחתם, כמקובל בהצבעות שמיות. בתום הקראת השמות ייקרא בשנית חבר כנסת שלא הצביע, ולאחר מכן אנחנו נקרא ונוודא שאין באולם חבר כנסת שלא הצביע ומעוניין לעשות כן. כל אחד מחברי הכנסת, בהיקרא שמו, יקבל מידי מזכירת הכנסת מעטפת בחירה, ייכנס עם המעטפה אל תא ההצבעה וישים בתוכה את פתק הצבעתו. יש להקפיד לשים פתק אחד בלבד. לאחר מכן יטיל את המעטפה לתוך תיבת הקלפי. מזכירת הכנסת תכריז על תום ההצבעה, ולאחר מכן לא ניתן יהיה להצביע עוד. חבר כנסת יוזמן להצביע רק לאחר שחבר הכנסת שקדם לו הטיל את המעטפה בתוך תיבת הקלפי. אלה הם הקולות הפסולים שלא יובאו במניין ספירת הקולות: מעטפה שיש בה קיפול, סימון או רישום כלשהו, מעטפה שיש בה יותר מפתק אחד, פתק שיש בו קיפול, סימון או רישום כלשהו, פתק לבן, אף אם נרשם עליו שם של מועמד. פתקי ההצבעה הותאמו לכללים אלה בגודלם ובעוביים, וזאת על מנת למנוע הצבעה פסולה בתום לב. לעניין סיבובי ההצבעה, על פי סעיף 8 לחוק-יסוד: נשיא המדינה, כאשר יש יותר ממועמד אחד, נדרש בסיבוב הראשון רוב של 61 קולות. אם לא זכה אף מועמד ברוב של 61, יתקיים סיבוב שני. המועמד שקיבל בהצבעה השנייה את רוב הקולות של חברי הכנסת המשתתפים בהצבעה הוא הנבחר. אם יקבלו שני מועמדים מספר קולות שווה, חוזרים על ההצבעה. בתום כל סיבוב הצבעה תתכנס ועדת הקלפי ותמנה את הקולות. בשל האפשרות לכמה סיבובי הצבעה, מתבקשים חברי הכנסת להישאר בסביבת המליאה עד לשמיעת התוצאות הסופיות. בין סיבובי ההצבעה, לאחר מניין הקולות והכרזת התוצאות, אכריז על הפסקה. בתום הספירה, כשאקבל מידי יושב-ראש ועדת הקלפי את תוצאות ההצבעה, אודיען לכנסת ואכריז מי מהמועמדים נבחר להיות נשיא המדינה האחד-עשר. לאחר מכן אצא בליווי סגניי להודיע לנשיא הנבחר על תוצאות ההצבעה. גברתי המזכירה, בבקשה. אנא קראי בשמות חברי הכנסת, והראשון בהם, ראש הממשלה.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) בנימין נתניהו, מצביע משה אבוטבול, מצביע סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, מצביע יולי יואל אדלשטיין, מצביע אמיר אוחנה, מצביע ניר אורבך, מצביע ינון אזולאי,

מצביעה סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם,

מצביעה איתן גינזבורג, מצביע יואב גלנט,

מצביעה מאזן גנאים, מצביע בנימין גנץ, מצביע משה גפני, מצביע אבי דיכטר, מצביע גלית דיסטל

ניצן הורוביץ, מצביע צחי הנגבי, מצביע יועז הנדל, מצביע שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל

מצביעה מכלוף מיקי זוהר,

יוסף טייב, מצביע יעקב טסלר,

דסטה גדי יברקן, מצביע אלי כהן, מצביע מאיר כהן, מצביע מירב כהן, מצביעה מתן כהנא, מצביע עופר כסיף, מצביע אופיר כץ, מצביע חיים כץ, מצביע ישראל כץ, מצביע רון כץ, מצביע יוראי להב הרצנו, מצביע מיקי לוי, מצביע אורלי לוי אבקסיס, מצביעה יריב לוין, מצביע אביגדור ליברמן, מצביע יאיר לפיד, מצביע אמילי חיה

מצביעה פטין מולא, מצביע מרב מיכאלי, מצביעה יוליה מלינובסקי, מצביעה מיכאל מלכיאלי, מצביע אבי מעוז,

עיסאווי

נוכח אורית פרקש הכהן, מצביעה

מצביע יואב קיש, מצביע גלעד קריב,

קטי קטרין שטרית, מצביעה אלעזר שטרן, מצביע

מצביע רם שפע,

מצביעה איילת שקד, מצביעה עאידה תומא סלימאן, מצביעה פנינה תמנו, מצביעה מזכירת הכנסת,

(קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, מצביע סעיד אלחרומי,

מצביע דוד אמסלם, מצביע מיכאל מרדכי ביטון, מצביע שרן מרים השכל,

מצביעה מנסור עבאס, אינו נוכח עיסאווי פריג' מצביע האם נמצא באולם חבר כנסת או חברת כנסת שטרם הצביעו? אני חוזר: האם יש באולם חבר כנסת או חברת כנסת שטרם הצביעו?

לפיכך, תמה ההצבעה. אני מבקש מוועדת הקלפי לקחת את הקלפי ללשכת מזכירת הכנסת לצורך ספירת הקולות. אני מכריז על הפסקה. הישיבה תחודש לאחר שתימסרנה לידיי תוצאות ההצבעה. הפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 12:07 ונתחדשה בשעה 12:43.) אני מחדש את הישיבה.

ולהלן התוצאות: הצביעו 119 חברי כנסת, מעטפות כשרות, 119, מעטפות פסולות, אין, ריקות, אין, פתקים לבנים, 3, פתקים פסולים אחרים, 3. סך הכול, 113 קולות כשרים. בעד המועמד יצחק הרצוג הצביעו 87 חברי כנסת, בעד המועמדת מרים פרץ הצביעו 26 חברי כנסת. לפיכך אני קובע שמר יצחק הרצוג הוא הנשיא הנבחר של מדינת ישראל. ברכות בשם הבית כולו לנשיא הרצוג, הנשיא הנבחר. אני מבקש מחברי הנשיאות, סגניי, להצטרף אליי, ואנחנו ניגש להודיע באופן רשמי על התוצאות גם לנשיא הנבחר. אנחנו בכך מסיימים את הישיבה המיוחדת הזאת, ובעוד 45 דקות, בשעה 13:30, נקיים ישיבת מליאה רגילה. היא תיפתח,

בעוד 45 דקות, בשעה 13:30. הישיבה המיוחדת הזאת נעולה. (הישיבה נפסקה בשעה

בנושא: חילול בית הקברות הצבאי בשפרעם.

אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר, ביום חמישי 27 במאי 2021 חוללו קברים של חיילים דרוזים בבית הקברות הצבאי בשפרעם. מדובר במעשה נפשע ומזעזע. רצוני לשאול: 1. האם הוקם צוות חקירה מיוחד לחקירת הנושא? 2. אם כן, האם יש התקדמות בחקירה? 3. אילו אמצעים נקטתם כדי למנוע מקרה כזה בעתיד? אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת עמאר,

אני רוצה להודות לך באופן אישי על שאתה מעלה סוגיה חשובה זו. במענה על השאילתה הדחופה: 2-1. בעקבות האירוע, כידוע, בתחנת המשטרה בשפרעם יש חקירה המנוהלת על ידי יחידת החקירות של התחנה. במסגרת חקירת האירוע המשטרה ביצעה, ומבצעת, פעולות חקירה שונות לצורך איסוף ראיות ומיצוי החקירה באופן המקצועי ביותר והמהיר ביותר לשם הבאתם לדין של מבצעי העבירות. נכון לעת הזאת החקירה עודנה מתנהלת ונמצאת על סדר-יומה של התחנה, וגם שלנו, גם בלשכת השר. אנו רואים את זה בחומרה רבה. זה לא אמור להישאר רק בפיקוד התחנה, ואני מוסיף ואומר לך את זה. לפיכך, כמובן, כידוע לך, לא אוכל לתת את הפרטים במליאת הכנסת, ואני מזמין אותך לשיחה אליי אחר כך להשלמת שאלות, אם יש לך. לגבי השאלה השלישית שלך, משטרת ישראל רואה בחומרה רבה את התרחשותם של אירועים מן הסוג המוזכר בשאילתה, בשפרעם ובכל בית עלמין במדינת ישראל. זה קו אדום, קודש-הקודשים. בכלל, להיכנס לבתי עלמין ולהשחית בתי קברות, אינני יודע מי מסוגל לעשות את זה. זה גם איסור מוחלט לפי כל דת שאנחנו מכירים, וזו בהחלט תופעה נבזית, הייתי אומר. המשטרה,

תמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותה כדי להילחם בתופעת הפשיעה הזאת. במסגרת זאת, וכחלק מהמשימות היזומות שניתנו על ידי פיקוד תחנת שפרעם, מבוצעים סיורים משטרתיים להגברת הנוכחות המשטרתית סביב בית העלמין הצבאי בשפרעם, ונוסף לכך יש תיאום ושיתוף פעולה בין התחנה לבין עיריית שפרעם, אשר התחייבה להתקין מצלמות אבטחה במקום. אנחנו כבר יודעים שיש שם פעילויות מניעה, כך שכשדבר כזה קורה אפשר יהיה לתפוס את המבצעים

שאלה נוספת לחבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, שפרעם היא עיר מעורבת שחיים בה דרוזים, נוצרים ומוסלמים במרקם יחסים טוב מאוד. הם מכבדים אחד את השני ומקדשים את המקומות הקדושים אחד לשני, אבל מעשה כזה יכול לפגוע במרקם היחסים הזה. נודע לי מאנשים שהיו נוכחים במקום, וגם אני עצמי הגעתי למקום, שאפילו ניידת לזיהוי פלילי לא הגיעה לשם.

חושב שהמשטרה צריכה לקחת את זה ברצינות יותר: להקים צוות חקירה מיוחד למקרה הזה, כי זה מקרה שלא קרה מעולם בשפרעם. אמרתי לך, חיים בהרמוניה מלאה דרוזים, נוצרים ומוסלמים. לא יכול להיות מצב כזה. אני מאמין ומקווה שמי שביצע את המעשה המזעזע הזה, שחיבל גם ביחסים בשפרעם, ייתפס. אני מאמין שזה לא תושב שפרעם אלא מישהו שהגיע מחוץ לשפרעם.

אני דורש שהמשרד לביטחון הפנים והמפכ"ל בעצמו יהיו מעורבים בנושא עד שנתפוס את אותם אנשים. אבל אני רוצה שתברר: למה בכלל לא הגיעה ניידת זיהוי פלילי? זה דבר מינימלי כדי לתפוס את אותם פושעים,

שביצעו את המעשה הזה.

אני יכול להגיד לך שהמשטרה ביצעה וגם מבצעת בימים אלה, גם חשודים שהמשטרה עוקבת אחריהם. אני אומר לך. אתה ציינת את זה יפה מאוד, חבר הכנסת, שמרקם החיים בשפרעם הוא ייחודי ויכול להיות מודל לחיקוי כמעט לתלת-קיום, זה לא דו-קיום, זה תלת-קיום בעיר הזאת. אני מקווה מאוד שנמצה את הדין עם כל אלה שפשעו באירוע הזה, ונעקוב אחרי הפעילות. אני מבטיח אישית לזמן אותך להמשך המעקב. יש לנו שאלה נוספת, של חברת הכנסת מיכל וולדיגר, בבקשה. כבוד יושב-ראש הכנסת, סגן השר, פתחתי את הרדיו בבוקר ולא יכולתי שלא להתייצב פה ולשאול, אירוע נוסף: מתמודד נפש דקר שני שוטרים, אחד במצב אנוש, כך הבנתי, ואחד במצב קל, והמתמודד עצמו ירוי. אני חוזרת ושואלת שאלה שכבר שאלתי כמה פעמים: הייתה ועדה בין-משרדית שהביאה את מסקנותיה ב-16 בפברואר, ובין היתר קבעה שצריך להכשיר את השוטרים, לתת להם כלים להתמודד עם אנשים עם מוגבלות. אני רוצה לשאול את כבוד השר: מה קורה עם זה? האם מכשירים שוטרים? האם נותנים להם כלים להתמודד עם סיטואציות כאלה? אני רואה בשוטרים קורבנות לא פחות מהמתמודד הירוי, ואותם שוטרים נמצאים בבית חולים כרגע בגלל חוסר במידע, בכלים ובהכשרות.

שאלה נוספת, לחבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. אדוני סגן השר, תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להצטרף ולחזק את השאלה של חברת הכנסת וולדיגר. אנחנו דנים בנושא של ההתמודדות של המשטרה עם אנשים עם צרכים מיוחדים כבר הרבה מאוד זמן. שאלתי כאן לפני שתי כנסות, אם אני לא טועה, שאילתה בנושא הזה, ואדוני סגן השר קרא תשובה ארוכה,

הדבר יטופל. אני ביקשתי להיפגש עם גורמים במשטרת ישראל, ראש אגף כוח אדם או ראש המכללה לשוטרים, כדי להבין איתם אם ההכשרות שניתנות מספיק בהירות, אם יש אפשרות להוסיף צמיד זיהוי או אלמנט אחר שיזהה את אותו אדם עם צרכים מיוחדים, כדי שאותו גורם אכיפת החוק יוכל לזהות אותו ולמנוע פגיעה קטלנית בו. אני רוצה להצטרף לשאלה הזאת. זאת שאלה קריטית. מדובר בחיי אדם ובאנשים שההתמודדות שלהם עם המציאות שונה משלנו.

אדוני סגן השר, אני מבקש שתאשרו את הבקשה שלנו להיפגש עם הגורמים המקצועיים ולוודא שהתקריות האלה לא חוזרות ונשנות.

בבקשה. חבר הכנסת הרצנו, קודם כול, כדי להיפגש, חבר כנסת יכול להיפגש, צריך לעשות את זה בצורה מסודרת. מכתב לשר, אני גם לא מקבל מענה שלושה חודשים. אני יכול להגיד לך, בהתחייבות: כל חבר כנסת מהבית שפנה אליי קיבל תשובה וגם תיאומי פגישות. אני אשמח שתעביר לי את הבקשה הזאת.

תודה. זה לגבי העניין האישי שלך. לגופו של עניין, משטרת ישראל אכן עוסקת בוועדה הבין-משרדית שהוקמה, יש לה המלצות וזה נכנס לתוך המשטרה. יש גם תוכניות של ממש, גם הכשרות, גם שוטרים מיוחדים, יותר ותיקים ויותר רגישים, שמכירים את הקהילה,

הולכים להיכנס ולטפל בסוגיות הללו. יש החלטה עקרונית שלנו במשרד, איך שנכנסנו,

במדיניות שהוא התווה, וגם אני בעצמי קיימתי כמה פגישות בנושא הזה, גם הפניית משאבים ותקציבים לטיפול בקריאה לאנשים עם מוגבלויות ובמצוקה. אני חושב שהמשטרה בפרט עשתה תהליך ארוך מאוד יחסית לשנים הקודמות, גם טכנולוגית, גם מבחינת כוח אדם וגם במשאבים. לגבי האירוע הספציפי של היום, אני אלמד את הנושא. אני אשמח לתת לך תשובה. אני לא רוצה להגיד משהו שאני לא בקי בו, כמובן. אדוני היושב-ראש, בהזדמנות זו אני רוצה לברך את נשיא המדינה הנכנס, הנבחר, יצחק הרצוג, ואת המועמדת לנשיאות, גב' מרים פרץ, שהיא השראה לכולנו, השראה לכל אזרח, לכל אדם באשר הוא, באמת אישה מרתקת, שהוכיחה שאפשר לבחור בחיים לאחר השכול, ואין לי צל של ספק שהיא תמשיך לשרת את עם ישראל כפי שהיא עשתה. לעניין הפוליטי, אני מבקש מכל נבחרי הציבור: זאת שעתנו היפה להרגיע ולא להסית ולא להוסיף שמן למדורה. תהיה הממשלה שתקום אשר תהיה, אנחנו צריכים להאמין ולהבין שאנחנו בסוף מדינה אחת, לא משנה מה יקום. למרות שאני בצד הימני, שמאמין שגונבים לו את הממשלה עם שישה מנדטים, אבל את זה נוכל לשנות רק בקלפי ולא לפני, לא בתקשורת ולא במליאה. שיהיה בהצלחה. תודה רבה, אדוני.

אם כן, עד כאן פרק השאילתות. מכאן אנחנו עוברים להצעות חוק לדיון מוקדם שקיבלו פטור מחובת הנחה בוועדה המסדרת. אני מזמין את חבר הכנסת גדעון סער להציג את הצעת חוק העונשין (תיקון, עונש מינימום על החזקת נשק בלתי חוקי), התשפ"א 2021. ישיב, כפי שאני מבין, השר איתן גינזבורג, בשם שר המשפטים. על זה נאמר ששרי המשפטים מתחלפים אבל אתה יציב. שר המשפטים הבא, לא יודע. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק שאנחנו מביאים לכאן היום הובאה גם לכנסת הקודמת, בעת שכיהן כשר המשפטים השר ניסנקורן, ולצערי הוא בלם אז את האפשרות לקדם אותה. אנחנו מדברים על אחד הדברים הכי חמורים שיש היום במדינת ישראל. אנחנו יודעים שיש עלייה דרמטית. דרמטית. רואים את זה במקרי הרצח, רואים את זה בשיעור השימוש בעבירות ירי, בעיקר במגזר הערבי. יש דוח מבקר מדינה חמור מאוד, יש פסיקה של בית המשפט העליון שמחדדת את הצורך בענישה חמורה, בענישה מרתיעה, אבל בפועל, קודם כול יש מעט מאוד אכיפה, יש שיעור נמוך מאוד של כתבי אישום, וכאשר מגיעים כתבי האישום לבתי המשפט, בהרבה מאוד מקומות הענישה היא עבודות שירות.

אנחנו מדברים על סדרי גודל מבהילים של כלי נשק שנמצאים באופן בלתי חוקי בידיים של אזרחים באופן בלתי חוקי: אקדחים, מטענים, טילים, רימונים, נמכרים כמעט באין מפריע, נמצאים בידיים של ילדים ובני נוער. הסחר בהם הוא כאילו סחר בפיצוחים, ולצערנו אין באמת טיפול אמיתי בסוגיה הזאת, ובשנים האחרונות המצב רק הולך ומידרדר. זה חלק ממשבר יותר רחב של המשילות של המדינה. הוא בא לידי ביטוי גם בהיבט אחר של הבעיה, שהמדינה לא לוקחת כמשימה לתפוס את הנשק הבלתי-חוקי, ליצור מהלך רחב, הוא יכול להיות בחלקו הראשון וולונטרי, ואז אתה גם יכול להימנע מענישה, ובחלקו השני,

סליחה, חברי הכנסת אבידר ועמאר, אי-אפשר לשמוע את הדובר. ובשלב ב' ממש תפיסה, וגם ענישה חמורה בצידה. אבל גם באותם מקרים שהמדינה מגיעה לעבריינים היא לא מענישה בצורה חריפה. אני מצטט מפסק דין של בית המשפט העליון, מה לכאורה מצופה להיות הנורמה. אני מצטט: "המציאות השוררת בארץ המתבטאת בזמינותו של נשק חם ורב-עוצמה שיש עימו פוטנציאל להסלמת האלימות העבריינית, מחייבת מתן ביטוי עונשי הולם והחמרה ברמת הענישה. יש לעשות כן עוד בטרם ייעשה באקדח שימוש קטלני, באמצעות הרחקת המחזיק בו מן החברה לפרק זמן, והעברת מסר מרתיע באמצעות עונש מאסר ממשי לריצוי בפועל".

מדינות שהלכו בדרך הזאת,

בריטניה, ראו אחר כך ירידה משמעותית באירועי הירי.

עונשי מינימום הם לא תמיד דבר מומלץ כתפיסה,

כשאתה רואה פער כל כך גדול בין העונש המרבי, וזה לא רק עבירה של החזקת נשק בלתי חוקי, זאת גם עבירה של סחר בנשק הבלתי-חוקי והחזקת הנשק הבלתי-חוקי. כשאתה רואה פער כל כך דרמטי בין העונש המרבי לענישה בפועל, וכאשר אתה רואה את ההידרדרות שאנחנו רואים היום, שהמדינה מאבדת שליטה, זה דבר שהוא שגור ברחוב, גורם לפחד של אימהות באירועים,

היום שימוש בנשק חם זה דבר קל ערך, אנחנו חייבים לעשות מעשה. לכן אני מביא את ההצעה הזאת להטלת עונשי מינימום בעבירות הללו, עבירות הסחר וההחזקה בנשק בלתי חוקי.

לפי דעתי זה צריך להיות חלק ממערכה יותר רחבה, שכוללת גם מערכה נגד ארגוני הפשע בחברה הערבית, ואנחנו ראינו שכאשר המשטרה לקחה את זה על עצמה במקומות אחרים היא גם הצליחה להגיע להישגים, וקשה להבין את המציאות היום, וגם עיסוק בהיבטים הללו, גם של הענישה מצד אחד וגם של התפוצה ומניעתה והאיסוף של הנשק הבלתי-חוקי. כבר באירועים האחרונים שהיו, בתקופת מבצע שומר החומות, ראינו בכמה מקומות גם שימוש בנשק הבלתי-חוקי הזה, בלוד, בעכו, בירושלים, בפזורה הבדואית בדרום. ראינו את זה בהיקף קטן יחסית לתפוצת הנשק. אנחנו רק יכולים לדמיין מה יכול להיות גודל הסכנה, מה יכול להיות גודל הסכנה כשאנחנו נהיה במצב חירום כזה או אחר כאשר יש כאלה היקפים של נשק בלתי חוקי. הדבר הזה חייב להיות מטופל טיפול שורש. אני חושב שהכנסת צריכה לזרז את החקיקה, ואני חושב שמוטלת חובה על הממשלה לצאת במהלך רחב, כי כל מה שקורה עד היום לא מתקרב להתמודד עם ההיקפים של הבעיה.

תודה רבה. כאמור, ישיב בשם הממשלה השר איתן גינזבורג. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להביא את עמדת משרד המשפטים, ועמדת הממשלה, אם תרצה, על הצעת החוק. הצעת החוק של חבר הכנסת סער מבקשת לקבוע עונש מינימום של שנת מאסר על העבירה של רכישה או החזקת נשק בלא רשות על פי דין להחזקתו. אין חולק כי הצעת החוק נועדה להשיג תכליות חשובות, כמו המאבק בהחזקת נשק בלתי חוקי והשימוש בו, וברור לכולם שמדובר בתופעה חמורה ומסוכנת, שלצערנו התפשטה והתרחבה, והשלכותיה קשות מנשוא.

לעמדת הגורמים המקצועיים במשרד המשפטים יש ספק רציני אם הצעת החוק הזאת תשיג את התכלית שלה היא נועדה, משום שיש בה חסרונות רבים. למעשה, יש כלים חלופיים, וככל הנראה אפקטיביים יותר, למלחמה בתופעה. העמדה המקצועית של הגורמים האמונים על הליכי החקיקה במשרד המשפטים היא שקביעה של עונשי מינימום בחוק מייצרת קשיים משפטיים, משום שהם מגבילים את שיקול הדעת השיפוטי, והם אינם עולים בקנה אחד עם המודל שאומץ על ידי המחוקק בחלק הכללי של חוק העונשין בעניין הבניית הענישה. לכן האפקטיביות שלהם מוטלת בספק. דוגמה טובה לכך אפשר למצוא בדוח הוועדה הציבורית לבחינת מדיניות הענישה וטיפולים בעבריינים בראשות השופטת בדימוס דליה דורנר, שהוגשה לממשלה בשנת 2015. שם, הוועדה התבססה על מחקרים אמפיריים. היא הוקמה כדי לבחון ולקדם את הכלים המשפטיים הטובים שישיגו הרתעה יעילה של עבריינים, השפעה של מאסרים ממושכים על עבריינות חוזרת וגם את האפקטיביות של עונשים מרביים או מזעריים. אחת מהמלצות הוועדה הייתה להימנע מקביעת עונשי מינימום לעבירות. הסיבה הייתה פשוטה, מבחינתם: עונש מינימום מקשה על בית המשפט להתאים את הענישה לעקרון ההלימה, משמע שהעונש יתאים לחומרת העבירה הפלילית הספציפית ולעבריין הספציפי שביצע אותה, ולא יחיל את זה על כולם באופן קטגורי ועיוור. בנוסף, לענישה הפלילית יש מטרות נוספות, חשובות וראויות, כמו הצורך החברתי בשיקום העבריין הספציפי שביצע את העבירה, מניעת עבריינות חוזרת ושמירה של שלום הציבור. כל זה נתון לשיקול דעתו של בית המשפט. הצעת חוק זו עשויה לצמצם את שיקול הדעת. אדוני היושב-ראש, על כל המטרות האלה עונשי המינימום פשוט לא נותנים מענה מספיק טוב.

מזו, המקרים שבהם עונש מינימום קבוע בחוק הם מעטים וחריגים. הם נחקקו לרוב לפני חקיקת הוראות הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה, שכזכור, המטרה שלהן היא ליצור אחידות, עקיבות ושוויוניות בפסיקות בתי המשפט, וגם לצמצם פערי ענישה לא מוצדקים. חשוב לציין שכבר היום ברוב-רובם של המקרים מוטל עונש מאסר בפועל על עבריינות של החזקה או של נשיאת נשק שלא כדין, אבל יש מקרים שבהם אין מקום להטיל את העונש המוצע,

מקרה שבו בעלת מכולת החזיקה נשק בעסק כדי להגן על עצמה לאחר שסבלה מהתנכלויות. חבר הכנסת טופורובסקי, אנא. פשוט לא שומעים.

במקרה שבו בעלת מכולת מבוגרת החזיקה נשק בעסק שלה כדי להגן על עצמה לאחר שסבלה מהתנכלויות, אין ספק שבמקרה כזה, לא בטוח שצריך להטיל עליה עונש מאסר. זו בדיוק המשמעות של עקרון ההלימה: להעניש בהתאם לעובדות של המקרה הספציפי והנסיבות שלו, כי כל מקרה שונה מאחר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, המעשה הכי קל הוא לקבוע עונשי מינימום,

שזה ישיג את המטרה. לחוק העונשין יש קווים מנחים, יש תכליות ורציונלים שמבוססים על ספרות מחקרית מעמיקה בתחום הפלילי. לפני שקובעים עונש מינימום, שהוא עונש חריג, כמו שאמרתי, חשוב למצות פעולות אכיפה אחרות שנועדו להתמודד עם התופעה של החזקת נשק שלא כדין. חשוב לעשות טיפול שורש ולמגר את התופעה מן היסוד.

אזכיר את החלטת הממשלה מחודש מרץ האחרון בנוגע למדיניות הממשלתית בטיפול בתופעת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. ממש בימים אלה מתבצעת עבודה ממשלתית מואצת שנועדה לקדם שלל מענים בטיפול בתופעות הפשיעה השונות, ובהן מניעת החזקת נשק שלא כדין וטיפול בבעיות עומק שמובילות מלכתחילה להצטברות נשק באופן שאינו חוקי. חבריי חברי הכנסת, להצעת החוק שנועדה להטיל עונש מינימום כפי שאנחנו דנים בה כעת יש תכלית חשובה, הממשלה איננה חולקת על כך. שלל אירועי האלימות שהיו ברחובות הערים המעורבות והמתיחות שהתנפצה לנו בפנים מחדדות את הצורך לטפל בעבריינים ביד קשה. לצד זה, ניכר, חברי חבר הכנסת עודד פורר, כי קיימים קשיים משפטיים וחברתיים שמחייבים מלאכת מחשבת והעמקה בחוק העונשין. לכן אמליץ שנתמוך בהצעת החוק בקריאה טרומית, כדי שניתן יהיה לערוך דיון מעמיק והכרחי בהכנה לקריאה ראשונה, יחד עם הגורמים המקצועיים של משרד המשפטים. פה אני מפנה אליך, אדוני חבר הכנסת סער, אינני יודע היכן תהיה בשבוע הבא, ככל שיקומו ועדות קבועות ויתחילו לדון בהצעות החוק האלה, אבל לפחות משרד המשפטים מבקש שהדבר ייעשה בתיאום איתו ובשיח רציף. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. אם כן, אני מזמין את חבר הכנסת אוסאמה סעדי, שביקש להתנגד. בבקשה.

זה הזמן לממשלת שינוי? עד 24:00 תגידו "עלה בידנו", מה אתה רוצה?

השרה רגב, שאני אעשה פיליבסטר עד השעה 24:00?

שאתה יחד עם אלקין, שהמשותפת ביחד עם אלקין בקואליציה. זה דבר אדיר. יש משהו יותר טוב מזה? אדוני היושב-ראש, אתה מספיק שנים כאן כדי לדעת שבקריאה טרומית זה בלתי ניתן.

אדוני היושב-ראש, הצעתו של שר המשפטים המיועד, חברי גדעון סער, אנחנו בעיקרון, ואני כמשפטן וכעורך דין, תמיד התנגדנו לעניין של עונש מינימום. אתה יודע שבספר העונשין ובחוק העונשין מעטים המקרים, ואפילו נדירים, שהמחוקק קבע בהם עונשי מינימום, כי אמרו, וכבוד השר גינזבורג דיבר על זה: עקרון ההלימה, שבית המשפט, יש לו שיקול דעת. אבל מצד שני, איך שאנחנו אמרנו, ואפילו בשנים האחרונות אנחנו מדברים על התופעה הזאת של נשק בלתי חוקי, אפילו מצידנו אמרנו: לא נשק חוקי ולא נשק בלתי חוקי, אנחנו לא רוצים את כל הנשקים האלה אצלנו בחברה הערבית. אבל באמת היו לנו ישיבות עם היועץ המשפטי לממשלה ועם פרקליטות המדינה, וביקשנו מהם, ואפילו פנינו לנשיאת בית המשפט העליון, להגדיר את העבירות האלה כמכת מדינה. ברגע שאתה מגדיר את העברות האלה כמכת מדינה, ובאמת זה לא רק מכת מדינה, אלא מגפה שמשתוללת בחברה הערבית וגובה מחיר כבד: הגענו בשנה שעברה ליותר מ-120 הרוגים, השנה אנחנו כבר חצינו את הקו של 45 הרוגים, באום אל-פחם לפני כמה ימים היו שלוש רציחות בתוך כמה ימים. לכן באמת אנחנו מתבלטים, כי אנחנו, תמיד כשיש החמרת עונשים, כבוד שר המשפטים המיועד, אדוני היושב-ראש, תמיד זה פועל בסופו של יום נגד הציבור שאנחנו מייצגים. ובתי משפט אפילו, יש מחקרים על זה שבבתי משפט יש אפילו אפליה בעונשים בין ערבים לבין יהודים והחמרה בעונשים, וראו את המחקר של פרופ' רטנר מאוניברסיטת חיפה. אנחנו בקריאה הראשונה ובקריאה השנייה נבוא לוועדה ונציג את העמדה שלנו, אבל רציתי רק להגיד שיש לנו התלבטויות. אבל בסופו של יום אנחנו לא נוכל במצב הזה, בעת הזאת, לנוכח מכת המדינה שמשתוללת, לא נוכל להצביע נגד ההצעה הזאת. כאן אני צריך לעצור אותך, כפי שאתה יודע.

אני מזמין את חבר הכנסת סער.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לחבר הכנסת סעדי שהצעת החוק הזאת באה לתת הגנה לציבור שאתם מייצגים ולכלל אזרחי ישראל. הצבת את ההבחנה במקום נכון מאוד. בדרך כלל אנחנו לא רוצים לתחום את שיקול הדעת השיפוטי, אבל יכולים להיות מצבים שהם בגדר מכת מדינה,

שבהם אנחנו חייבים לתחום את שיקול הדעת השיפוטי. אני רוצה לתת כמה מקרים בשביל להסביר לחברי הכנסת את הפערים. מקרה של אדם, תושב כפר מנדא במקרה הזה, שהחזיק M16 ומחסניות, עבודות שירות, מקרה של תושב אום בטין שהחזיק נשק אוטומטי, עבודות שירות, אדם שהחזיק אקדח תופי, 260 שעות עבודות לשירות הציבור ומאסר על תנאי.

אל מול זה, לומר מה קרה במדינות שרצו להיאבק בתופעה הזאת: באירלנד נקבע עונש מינימום של חמש שנים להחזקה עם כוונה פלילית. בבריטניה מתחם הענישה על החזקת נשק הוא 5 10 שנים לאדם מגיל 21,

מינימום שלוש שנים. בנסיבות מיוחדות יש שם פטור, או פחות מעונש המינימום. צריך לראות איפה אנחנו עומדים, מה חומרת המצב בשטח ומה קולת הענישה בבתי המשפט שלנו.

חייב להיות מפנה חד, ואני חושב שכל מי שמכיר את המצב כיום מבין שאנחנו כבר מתחת לקו האדום. חייבים לאחוז את השור בקרניו. יהיה דיון בוועדה,

כמה צריך להיות עונש המינימום, אבל אם בית המשפט העליון, באותה פסיקה שציטטתי, דיבר על זה שביטוי עונשי הולם זה הרחקת המחזיק מהחברה לפרק זמן והעברת מסר מרתיע באמצעות עונש מאסר ממשי לריצוי בפועל, אנחנו צריכים להתאים את החקיקה, כי אנחנו רואים שלא תמיד בתי המשפט עושים את זה.

חברות וחברי הכנסת, נא לשבת על מנת שאנחנו נוכל לעבור להצבעה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק העונשין (תיקון, עונש מינימום על החזקת נשק בלתי חוקי), התשפ"א 2021, של חבר הכנסת גדעון סער, בקריאה הטרומית.

ההצעה להעביר לוועדה המסדרת את הצעת חוק העונשין (תיקון, עונש מינימום על החזקת נשק בלתי חוקי), התשפ"א 2021, נתקבלה. בעד, 50, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק העונשין (תיקון, עונש מינימום על החזקת נשק בלתי חוקי), התשפ"א 2021, של חבר הכנסת גדעון סער, התקבלה בקריאה הטרומית. מאחר שאין עדיין ועדת החוקה, חוק ומשפט, היא תועבר לוועדה המסדרת לשם קביעת הוועדה שתדון בה בהמשך הליכי החקיקה.

של חבר הכנסת אלכס קושניר וקבוצת חברי הכנסת.

שבין מלחמת צוק איתן עד לשומר החומות היה שקט. אולי בתל אביב יאמינו לכם, אבל באשקלון אנחנו יודעים שהתשובה על השאלה הזאת היא שאולי אלה לא היו ימים של שקט אלא הרבה מאוד שנים של שקר.

חבר הכנסת קושניר, הדברים חשובים, אבל איך ישמעו אותך ככה? חבר הכנסת דיכטר, מדברים על אשקלון.

לשבת.

נא לשבת. גם חבר הכנסת טיבי, נא לשבת. חבר הכנסת רוטמן, בבקשה לשבת. אני לא אתחיל מההתחלה, אני רק אגיד למי שפספס שמספרים לנו שבין צוק איתן לשומר החומות היו שבע שנים של שקט, ואולי בתל אביב יאמינו לזה, אבל אנחנו באשקלון יודעים שאלה לא היו שנים של שקט אלא אולי שנים של שקר. ילדי אשקלון חיים בפחד ובחרדה. התושבים חסרי אונים בפני האיום הרקטי המתמיד על הבתים שלנו, על בתי הספר שלנו, על העסקים שלנו ועל הרחובות שלנו. במהלך השנים הללו הממשלה הצטיינה בלהבטיח. פעם אחר פעם חברי הממשלה השונים, ובראשם ראש הממשלה, הגיעו לעיר והופתעו לגלות שאשקלון היא העיר המטווחת ביותר בישראל, הופתעו, הבטיחו פתרונות ונעלמו.

גם באוגוסט בשנה שעברה, כאשר העליתי את החוק הזה להצבעה כאן, במליאת הכנסת, היו הרבה חברים בקואליציה שהצביעו נגד או שפשוט נעלמו מההצבעה. אני מאוד שמח שהתפקחתם, חברים, ובוועדה המסדרת הבקשה שלי לפטור מחובת הנחה התקבלה פה אחד. אני גם מאוד מקווה שגם היום כל סיעות הבית, אופוזיציה וקואליציה, יצביעו בעד, כדי לעשות צדק עם תושבי אשקלון. אז מה בעצם החוק אומר? החוק מגדיר הגדרה חדשה: "יישוב תחת איום מיידי". במציאות שבה אנו חיים כולנו מבינים שמדידת המרחקים מהגדר היא לא רלוונטית. מה שכן רלוונטי זה הזמן מרגע השיגור עד לרגע נחיתת הרקטה, ואני חושב ש-30 שניות מרגע השיגור עד רגע הנפילה זה איום מיידי לכל הדעות. אגב, זה לא רק אשקלון, גם יישובים בסביבה עונים לאותה הגדרה של 30 שניות ולא זכאים לשום הטבה אחרת. ההצעה שלי מבקשת להעניק לכלל התושבים החיים תחת איום מיידי 10% הנחה במס הכנסה עד לסכום הכנסה שנתית של 162,000 שקלים. המשמעות היא שכל מי שמשלם מס הכנסה עד גובה של 1,350 שקלים בחודש לא ישלם אותו בכלל, ומי שמשלם מעל הסכום הזה ישלם בכל חודש פחות 1,350 שקלים.

זו ההטבה שקיימת היום בעיר נתיבות, למשל, שנמצאת במרחק זהה מרצועת עזה, כמו אשקלון.

האשקלונים זכאים להטבה הזאת בזכות

יחד עם תושבי העוטף, מהווים חומת מגן אמיתית של מדינת ישראל. אז במקום לשבח את העורף ולהעניק להם מס שפתיים אחרי כל סבב לחימה, בואו נעניק להם הטבות מס. חבריי חברי הכנסת, אני מבקש שתצביעו בעד החוק, ואז כולנו ביחד נדאג להביא אותו מהר ככל האפשר לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית. זה צודק. זה הוגן. אל תאכזבו את תושבי העיר. תודה רבה. בשם הממשלה, הפעם בשם שר האוצר, אני מזמין את השר איתן גינזבורג להשיב,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, יש רגעים בתפקיד הזה שבו אתה ניצב כאן מעל הדוכן, מדבר בשם הממשלה, אך מרגיש אחרת לגמרי מהדברים שאתה צריך להקריא. אז יסלחו לי חברי הכנסת, אבל אני מקריא כרגע את עמדת משרד האוצר ביחס להצעת החוק, שלא בהכרח מבטאת את דעתי. לפי אומדן אגף התקציבים באוצר וברשות המיסים, הפסד הכנסות המדינה השנתי הכרוך בהצעת חוק זו נאמד במאות מיליוני שקלים לכל הפחות. לאור זאת, בהתאם לסעיף 40א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985, וללא הצגת פעולה מאזנת כאמור בחוק זה, הממשלה אינה מוסמכת לתמוך בהצעת חוק זו בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית. מעבר לכך, הצעת חוק זו טומנת בחובה פגמים רבים אשר היריעה קצרה מלפרט אותם. המרכזי שבהם הוא שהצעה זו מערערת את יסודות מערכת המס בישראל ואת אמון הציבור בה. לעמדת משרד האוצר, בהצעת חוק מסוג זה, שטומנת בחובה משמעויות קרדינליות על תקציב המדינה ומערערת על מערכת המס בישראל, ראוי שיתקדמו במסלול מינהלי ומקצועי תקין, שבו תיערך בחינה סדורה ויסודית שתביא בחשבון את כלל המשמעויות מרחיקות הלכת שבהצעה זו.

עמדת משרד האוצר היא להסיר את ההצעה מסדר-היום. עד כאן עמדת משרד האוצר. אם כך, אני מבין שזאת לא עמדת הממשלה, או שזו כן עמדת הממשלה? אני לא מבין. יש עמדת משרד האוצר ויש עמדת הממשלה ושר האוצר. מה עמדת הממשלה? מה עמדת השר והממשלה? אני הרגע הקראתי את עמדת משרד האוצר כפי שהועברה לי על ידי שר האוצר, שעומד בראש משרד האוצר. אדוני סגן שר הבריאות, נראה לי שהדברים ברורים.

מה שלא ברור לי,

הוא מה עמדת הממשלה. זאת לא עמדת משרד הבריאות. בוא תשאל את ליברמן מה עמדתו. לא היה דיון בממשלה.

ברגע שוועדת שרים לחקיקה איננה דנה בהצעת חוק, אז עמדת הממשלה היא להתנגד לחוק. לא התקיים דיון בממשלה, ולכן הקראתי את עמדת שר האוצר. אבל אני מבין שעמדת הממשלה, אני מבין ממך שזאת עמדת הממשלה: להתנגד. כך אני מבין. מה עמדת

השר גינזבורג, אני לא הממשלה. הקראתי. אתה הקראת ואני לא הבנתי. אני שואל מה עמדת הממשלה. לא רק אתה, יש ממשלה בלי עמדה. חבר הכנסת פורר, אני גם מסיק מהדברים האלה שלממשלה אין עמדה,

אם כן, חברות וחברי כנסת, אני מזמין את חבר הכנסת אלכס קושניר להתייחס. אנחנו בהצבעה, אלה דברים שנעשו עם המשותפת, יחד עם אורבך וחבריו. בואו נצביע, יאללה. רק מה לעשות שלחבר הכנסת קושניר יש זכות לעלות ולהשיב.

תן רק להצביע. גברתי השרה מירי רגב,

את בעד תושבי העיר, אני מקווה.

אני מקווה שאותה אמירה שלך שירו על אשקלון, אז מה היא פליטת פה, מה שנקרא, אבל בסדר. מזכירה לך שההורים שלי גרים בדרום.

מזכירה לך שההורים שלי עדיין גרים בדרום, בשונה מכמה אנשים שרק מדברים, גם הילדים שלי גרים בדרום. מצוין, כל הכבוד. באוגוסט בשנה שעברה, כשהעליתי את החוק הזה, חבר הכנסת מרגי, הקואליציה הצביעה נגד. אני אמרתי בסוף דבריי שבמקום שאחרי כל סבב לחימה ניתן לתושבי אשקלון מס שפתיים, בואו ניתן להם הטבות מס. לגבי אותן השלכות דרמטיות על תקציב המדינה, אני אזכיר לכם שבכנסת הקודמת אתם, בקואליציה, העברתם הטבות מס לעכו, אבל אז הסתבר שזה לא רק לעכו אלא לעוד חצי צפון, כולל יישובים כמו סח'נין,

ואז זה היה בסדר. אז סח'נין, ערערה ועכו זה בסדר ואשקלון זה לא בסדר. אגב, אין לי שום דבר נגד זה, אני רק משווה. לכן, חברים, אני מאוד מקווה שאתם לא מצביעים עכשיו רק כדי למצוא חן בעיני ראש העיר או בעיני התושבים, אלא שגם תוכלו לקדם את זה יחד איתנו לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית. אלכס, רגע.

שר האוצר העתידי תומך בחוק הזה? בוודאות כן. אפשר לעשות את זה הרבה יותר מהר.

האם, אזולאי, אזולאי. תקשיבו, חברים, אני לא יודע למה אתם צוחקים. תושבי העיר אשקלון חוטפים אש על הראש. זאת העיר הכי מטווחת,

עד שיש לי הזדמנות לדבר בפנייך, תני לי בבקשה את הזמן הזה. טוב שאתה קיים, כי אם לא היית קיים לא היינו יודעים מה קורה בדרום. נכון. זה לא ראש העין. אז אני רוצה להגיד שאתם צוחקים כאן, אבל תושבי העיר חוטפים על הראש שבע שנים לפחות, אז בואו נצביע בעד ונקדם את זה.

תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת במקומות. נאפשר לכולם להגיע למקומות. חברי הכנסת סמוטריץ' והנדל, נא לשבת. תודה רבה.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק ליישוב תחת איום מיידי (הוראת שעה), התשפ"א 2021, של חבר הכנסת אלכס קושניר וקבוצת חברי הכנסת, בקריאה הטרומית. הצבעה. יש לכם הזדמנות באופוזיציה להצביע בעד המצפון שלכם. אתם תגלו אותו. ההצעה להעביר את הצעת חוק ליישוב תחת איום מיידי (הוראת שעה),

2021, לוועדת הכספים הזמנית נתקבלה. אם כן, בעד, 52, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק ליישוב תחת איום מיידי (הוראה שעה), התשפ"א 2021, של חבר הכנסת אלכס קושניר וקבוצת חברי הכנסת, התקבלה בקריאה הטרומית, והיא תועבר להמשך דיון בוועדת הכספים

אני אעשה את זה קצר מאוד. רגע, רגע, חבר הכנסת טאהא. מכובדיי, חבר הכנסת רזבוזוב, אי-אפשר לעמוד ככה עם הגב למליאה. חבר הכנסת, אני משתדל להימנע. נא לשבת. חברות הכנסת, אנא שבו, פשוט שבו. אין בעיה. תודה. בבקשה, חבר הכנסת טאהא. תודה רבה. היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אמרתי שאני אעשה את זה קצר מאוד. ההצעה שלי עוסקת בתיקון פקודת מס הכנסה לעובדים שכירים בנוגע להחזרת כספי נסיעה ותשלום הבראה. עובד שצריך להגיע למקום העבודה שלו ולשלם מהכסף שלו עבור ההגעה למקום העבודה מקבל את ההחזר של דמי הנסיעה שהוא שילם מהמעסיק שלו שלא ארגן נסיעה מסודרת כדי להביא את העובד אליו בלי שיהיה חייב להוציא את ההוצאה הזאת. אז, כאשר העובד מקבל את ההחזר בתלוש השכר שלו, לוקחים לו מס הכנסה על החזרי הנסיעות, זאת אומרת, הוא משלם על זה פעמיים, בעצם: פעם אחת כשהוא מוציא את זה מהכיס ומשלם מלא, ופעם שנייה מנכים לו מס הכנסה על כסף שהוא כבר שילם. אז אני מציע להכניס את הסעיף של פטור ממס על דמי החזר נסיעה לשאר הדברים שיש לגביהם פטור בתיקון

יש רשימה של נושאים שיש לגביהם פטור. כנ"ל אני מציע לגבי החזרי הבראה. עובד מקבל פעם בשנה החזרי הבראה, רגע, רק שנייה. מימין שלי, אתם החלטתם, חבר הכנסת להב הרצנו, אתה גם עם הגב אלינו וגם הרעש בלתי פוסק שם. אני מבקש, מספיק. כנראה שאף אחד מאיתנו לא נמנה עם העובדים. אולי מעניין אותם לשמוע, למה?

אולי מעניין אותם לשמוע שהולכים לפטור אותם ממס על החזרי נסיעה? אולי מעניין אותם לשמוע שהולכים לפטור אותם ממס על תשלומי הבראה?

אז לא מעניין, מה לעשות? מאוד מעניין, ווליד, אבל אני אגיד לך מה, לא הפסקתם לדבר. מאז שהתחלתי לא הפסקתם לדבר. אז אני מציע לפטור ממס גם את תשלום ההבראה שעובד מקבל פעם בשנה, כדי באמת לנצל אותה להבראה. לוקחים לו מס גם על התשלום הזה, לטעמי, לא צודק, לא הוגן. לעובדים בכלל. דרך אגב, ההצעה שלי מדברת על יהודים וערבים, כולם, ללא יוצא מן הכלל. לטעמי, אני מניח שההצעה עולה כסף, אני לא יודע בדיוק כמה היא עולה, אבל היא באמת הצעה צודקת. רבים מהעובדים מחכים לשמוע, כל העובדים. כל העובדים, כן, את זה כבר אמרתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה. אני מזמין את השר איתן גינזבורג להשיב. אני כבר לא יודע בשם מי ומטעם מי, אבל בבקשה. תהיה חיובי. ננסה לפענח. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני תמיד מדבר בשם מי שמבקש ממני לדבר. בהקשר הזה, משרד האוצר. לא, בזה אני בטוח. הבעיה היא שלא ברור מעמדו של מי שמבקש ממך לדבר, זו הבעיה פה. בבקשה. הכול תלוי מי מדבר, המשרד או השר. לא, לא, השאלה הייתה מה עמדת הממשלה בסוף. לפעמים המשרד חושב משהו, השר חושב משהו, אבל בסוף יש ממשלה, והיא שצריכה לבוא ולהגיד מה עמדתה. השאלה היא מה קורה כשהיא לא דנה ואין לה עמדה. בגדול, היא, היא מחויבת, כידוע, לא, אדוני. כשאין עמדה, הממשלה מחויבת להתנגד.

היא מחויבת להתנגד, אבל בשביל שאנחנו נדע שהיא מתנגדת, אתה צריך לומר את זה. כל עוד אתה לא אמרת לנו שהממשלה מבקשת שנצביע נגד, אז אנחנו לא יודעים,

אנחנו לא יכולים לנחש. כן, אז הינה עוד חידה.

התבקשתי להציג בפניכם את עמדת משרד האוצר ביחס להצעת החוק, ולכן אקריא אותה כלשונה. נפתח בכך,

שהתקנון לעבודת הממשלה קובע כי הצעת חוק פרטית שתובא לדיון במליאת הכנסת בטרם נקבעה עמדה לגביה על ידי ועדת שרים לחקיקה, תהיה עמדת הממשלה להתנגד. לפי אומדן של אגף התקציבים באוצר ורשות המיסים, הפסד הכנסות המדינה השנתי הכרוך בהצעה זו נאמד ביותר ממיליארד שקלים. לאור זאת, בהתאם לסעיף 40א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985, ללא הצגה של פעולה מאזנת, כאמור בחוק זה, הממשלה אינה מוסמכת לתמוך בהצעת חוק זו בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית. מעבר לכך, הצעת חוק זו טומנת בחובה פגמים רבים, והיריעה קצרה מלפרט אותם. המרכזי שבהם הוא שהצעת החוק הזאת מערערת את יסודות מערכת המס בישראל ואת אמון הציבור בה: יצירת עיוותי שכר, העצמת בעיית גודש הכבישים וזיהום האוויר ועלויות תקציביות של מיליארד שקלים,

לקופת המדינה, שמחייבות מציאת מקור תקציבי, כל זאת על מנת לתת הטבה דווקא לבעלי ההכנסות הגבוהות ביותר בעת הזאת. אני מוכרח לומר שלא ידעתי שלחבר הכנסת טאהא יש יומרות כל כך גדולות. מה ההערכה של משרד האוצר, מיליארד

למעלה ממיליארד שקלים. האוצר יודע שהבטיחו להם עכשיו 50 מיליארד, אז אין לו כסף, מיליארד זה כסף קטן. לעמדת משרד האוצר, חברים, הצעת חוק מסוג זה, שטומנת בחובה משמעות קרדינלית על תקציב המדינה ומערערת את מערכת המס בישראל, ראוי שיתקדמו במישור המינהלי והמקצועי התקין, שבו תיערך בחינה סדורה ויסודית שתביא בחשבון את כלל המשמעויות מרחיקות הלכת שבהצעה זו.

עמדת משרד האוצר היא להסיר את ההצעה מסדר-היום.

אני מבין שאין לי טעם לחזור על תהליך התשאול ועניין עמדת הממשלה. אז אני אקריא שוב: הממשלה אינה מוסמכת לתמוך בהצעת חוק זו בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית. זו עמדת משרד האוצר. מוסמכת?

הממשלה רוצה שנצביע בעד או נגד? טוב, את זה לא נבין, כנראה. את זה לא נבין. אבל אני לפחות מגיע למסקנה שהממשלה לא ביקשה להתנגד, אלא אם כן נאמר לי במפורש אחרת. הממשלה מתנגדת, כי אין לה עמדה. הממשלה מתנגדת, כי אין לה עמדה. אני רוצה להבין, אתה מבקש שאנחנו נצביע, הממשלה רוצה להצביע,

אתה בכל זאת מנסה, בכל זאת, לא, אני לא מבין. אני אומר באופן ברור: הממשלה, עמדתה להתנגד,

הבנתי. אם זה המצב, אז אנחנו לא יכולים להציג מתנגד, כי הממשלה מתנגדת.

כן, כך עולה מהדברים. חבר הכנסת טאהא, אתה רשאי להשיב. אם כן, חברות וחברי הכנסת, נוכח המצב הזה, אנחנו יכולים לעבור מייד להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס בעד דמי הבראה והחזרי הוצאות נסיעה), התשפ"א 2021, של חבר הכנסת ווליד טאהא. אני רק מבקש לשבת.

חבר הכנסת כץ. חבר הכנסת כץ, לשבת, איך תצביע? בעמידה זה קשה. לשבת, בבקשה. אנחנו עוברים להצבעה. אם כן, אני חוזר שוב: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס בעד דמי הבראה והחזרי הוצאות נסיעה), התשפ"א 2021, של חבר הכנסת ווליד טאהא. הצבעה.

לוועדת הכספים הזמנית את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס בעד דמי הבראה והחזרי הוצאות נסיעה), התשפ"א 2021, נתקבלה. אם כן, 30 בעד, שבעה מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס בעד דמי הבראה והחזרי הוצאות נסיעה),

ווליד טאהא, התקבלה בקריאה הטרומית, והיא תועבר לוועדת הכספים הזמנית לשם המשך הכנתה והמשך תהליך